אני פותח את הדיון בנושא סטטוס מתן אשרות לשינוי מעמד בישראל, זה דיון מעקב מספר חמש, שמתחבר גם לדיון הקודם בהקשר של ביטול נוהל החירום לעלייה לישראל מאוקראינה, רוסיה ובלארוס החל מה-1 במאי, היו פה שתי סוגיות מרכזיות שעלו, הראשונה סיום מבצע הדרכונים שאמור להסתיים ב-30 ביוני לפי הודעת שר הפנים באמצעי התקשורת, הסוגיה השנייה היא המשך מתן שירות לעולים מאוקראינה,

כפי שהיה עד היום בתחנות ה-ONE STOP SHOP. מבצע הדרכונים אמור היה להסתיים בתאריך ה-15 ביוני, כבר בדיון האחרון שאנחנו קיימנו היה ברור שהוא יימשך מעבר למועד שהוא נקבע, במהלך המבצע בוטלו כל התורים למבקשי הארכת אשרות בכל הלשכות בארץ, וביקשנו לקבוע תורים חדשים עבור האזרחים שהתור שלהם בוטל בזמן מבצע הדרכונים. אני רוצה להודות קודם כל לרשות האוכלוסין, על הטיפול בפניות שהעברנו כתוצאה מהדיון בוועדה, ובאמת הייתה היענות, וגם ליואל על המשך החלטה לגבי המשך הפטור מאפוסטיל עד ה31 באוגוסט 2023 לכל העולים שמגיעים מרוסיה, אוקראינה ובלארוס, גם זה מתכתב עם הדיון הקודם, זה מראה בדיוק עד כמה הדבר הזה הוא קריטי. השאלה היא באמת מה הולכים לעשות לגבי אלו שבוטל להם התור כתוצאה ממבצע הדרכונים, ועל כמה מדובר לפי הערכה שלכם, אחרי זה נמשיך למשרד הקליטה והעלייה לגבי ה-ONE STOP SHOP, למרות שנגענו בזה גם בדיון הקודם. בוקר טוב לכולם, ראשית, אני אתחיל מזה שאכן כמו שציינת אנחנו נסיים את פרויקט מרתון דרכון בסוף השבוע הזה,

אזרחי מדינת ישראל שרצו לטוס ולא יכלו לפני זה לקבוע תור, אז נתנו שירות בחודש והשבוע הזה למעלה מ-320,000 אזרחים בחודש וחצי, עד סוף השבוע הזה נגיע לקרוב ל-400,000 אזרחים שקיבלו שירות, ומי שחשב אם זה נכון או לא נכון, אני חושב שהתשובה היא בנתונים. לגבי מה ששאלת, האם אתה זוכר בסיכום שלך שהיה בדיון הקודם, שנקבל שתי רשימות, אחת של עולים שהגיעו עם אשרת עולה ממשרד העלייה והקליטה ואחת של תיירים שקיבלו את ה-GO שאין מושג איפה הם באמת אבל הם מנתיב. אז נתחיל קודם עם אשרות העולה, קיבלנו רשימה ממשרד העלייה והקליטה עם כל השמות של אנשים שעלו מתחילת השנה, ברשימה היו כ-5,461 אזרחים, עשינו בדיקה ביום מסוים, חתכנו למי אין עדיין תעודת זהות ביומטרית, לא הזמנית שהיא יכולה לפוג ואז הוא בעצם נשאר בלי כלום אלא ביומטרית, היו כ-1,308 אנשים כאלו, עד עכשיו באופן יזום אנחנו מזמינים אותם כל הזמן ללשכות, נתנו כבר שירות לכ-678 אנשים, ובעצם נותרו כ-630 אנשים שמוזמנים כבר לשבועות הקרובים בכל הלשכות בארץ, עשינו את זה לפי אזור מגורים, ולא מקום אחד שמכל הארץ וייסעו רחוק. אני מקווה שבקרוב לפחות בתוך שבועיים שלושה נסיים עם ה-630 הנותרים.

זאת אומרת, עשיתם את זה לפי אזור מגורים אבל מי שלא נוח לו ללכת לאזור שלו, יכול ללכת למקום אחר?

אנחנו מזמינים אותם באופן יזום, אז אם הוא אומר אני רוצה בטבריה ואני לא רוצה באשדוד,

זו הזמנה, אז בעצם אנחנו מדברים על אלו שבוטל להם התור - - - הבנתי, אבל לדוגמה סטודנט או סטודנטית במקום אחר והם - - - כן, היו כאלה שלא רצו בכתובת שלהם, כנראה שזו לא הכתובת שלהם, הם רשומים בכתובת אבל הם לא גרים פיזית, כמובן. לגבי הרשימה מנתיב, קיבלנו מנתיב כמעט כ-7,300 אנשים שקיבלו את ה-GO בחו"ל,

לא בארץ, לאחר סינון הגענו לכ-5,308 אנשים שנכנסו, מתוכם הרבה מהם כבר תוך כדי קיבלו מעמד כך שלכן עשינו את החתכים, בסופו של דבר נמצאו כ-425 אנשים שעדיין לא הגישו בקשה לתעודת זהות ביומטרית, מתוכם נשארנו כרגע עם 255 אנשים שאנחנו מנסים לאתר, חלקם איתרנו וקבענו להם תורים, אני מזכיר אלו תיירים, אז יכול להיות - - - רגע אז זה אומר שמתוך ה-7,275 אנשים - - - כ-3,308 נכנסו לארץ - - - וכולם קיבלו למעט 250? 255 שחלק מהם כבר קבענו, אז אנחנו עובדים גם מול משרד העלייה והקליטה, וגם מול נתיב כי שוב, מי שעולה יש לנו את הטלפון שלו, מי שבא כתייר זה יותר מאתגר, אבל הנה המספרים מדברים בפני עצמם, ואנחנו מקווים שנסיים את כולם בקרוב מאוד. אוקי, משרד העלייה והקליטה התייחסות לעניין הזה? אנחנו עובדים בשיתוף פעולה בכל מה שקשור לתהליכים שאפשר להקל ולקצר, אנחנו חוזרים בימים הקרובים גם להוציא תעודת זהות בנתב"ג, זה גם תהליך - - - אגב התעודה בנתב"ג תהיה ביומטרית כבר?

צריך לשנות את החקיקה, הגשנו כבר תזכיר חוק, נקווה - - - זו בעיה רק של חקיקה, לא של תשתית?

קודם כל חקיקה כי היום החוק פשוט מסמיך רק את עובדי משרד הפנים ואף עובד מדינה ממשרד אחר אסור לו לעשות ביומטרי, נשנה את זה עכשיו בחקיקה. תשתית זה כבר פשוט, כי יש לנו את המערכת שלנו שם, היא נמצאת בנתב"ג, וגם כפי שאתה יודע העברנו כשמונה תקנים שלנו למשרד העלייה והקליטה בנתב"ג על מנת שיוכלו לתת את השירות הזה. אז אולי שהוא מקבל תעודת זהות רגילה בנתב"ג כבר יקבל תור להעברה לביומטרי כדי שלא יסחבו אותו אחר כך? בעיקרון הוא לא צריך תור, הוא קיבל תעודת זהות לכל דבר ועניין. לא, ברגע זה היא זמנית לשלושה חודשים, כרגע עד שינוי החקיקה. רגע היום לא מקבלים תעודת זהות רגילה? רגילה זו זמנית, זו לא הביומטרית. אני מדבר על רגילה לא ביומטרית כמו שאני מחזיק תעודת זהות מעל ל- -- שנים. מאז שהתחילה הקורונה לצערנו משרד העלייה והקליטה לא חזר לתת, ושני השרים נפגשו - - - סתם שאלה שלא קשורה, אם אני מגיע היום למשרד הפנים אני יכול לקבל תעודת זהות שהיא לא ביומטרית או רק ביומטרית?

עולה חדש הוא היחיד שיכול לקבל תעודת זהות רגילה ללא ביומטריה, אתה כאזרח לדוגמה ואיבדת, אתה מגיע, לא צריך לקבוע תור כי אנחנו לא ניתן לך לחכות כמה חודשים ללא תעודת זהות, אתה מקבל זמנית וחייב לעשות גם ביומטרית, אתה לא יכול לקבל זמנית בלי לעשות את הפעולה של הביומטרית. אבל מי שאיבד תעודת זהות ביומטרית? אז אמרתי, מקבל זמנית, עושה ביומטרי ואז - - - לי אין תעודת זהות ביומטרית נניח, אני אזרח שאין לו, אם אני בא לחדש, זה רק ביומטרי. חייב ביומטרי. אבל מישהי באה לחדש דרכון עכשיו, אמרו לה שאין לה תעודת זהות ביומטרית ועשו לה כדרך אגב. אנחנו מציעים לכולם כמובן, למה להביא את האזרח פעמיים? בסדר גמור. אבל אין לזה שימוש, רישיון נהיגה, איפה משתמשים היום בתעודת זהות? אגב צריך לאחד אותם, אבל זה דיון כבר לוועדה אחרת לא לפה. אבל בעצם אלה, כרגע מה פתוח מבחינת ONE STOP SHOP? כרגע כמו שציינתי בישיבה הקודמת, אנחנו פתוחים בכל הארץ, ניסינו - - - ה-ONE STOP SHOP פתוח כרגע בכל הארץ? כן בכל הארץ, אבל שוב, אחרי הישיבה שהייתה כאן בתאריך ה-29 במאי, פתחנו מחדש, זאת אומרת לא סגרנו לעולי רוסיה, המשכנו את הטיפול, אבל הביקוש הולך ומצטמצם, דוגמה להיום בבוקר כמו שאמרתי בוועדה הקודמת, החלטנו שביום רביעי אנחנו סוגרים בכרמיאל ובבאר שבע כי פשוט אין נרשמים, אז באופן רשמי בתאריך ה-1 ליולי אנחנו סוגרים את הנקודות שירות לעולים מרוסיה ונשאיר כנראה נקודה אחת שתיתן שירות לעולים מאוקראינה ומקרים חריגים. עוד נדבר על זה. חברת הכנסת מזרסקי. תודה רבה, יש לי שאלה, שבוע שעבר מועמד עלייה עם כל המסמכים הגיע לארץ, פנה ביום שלישי לפני שבוע ללשכת משרד הפנים בעכו כדי להגיש בקשה להסדרת סטטוס לקבלת אשרת עולה, לא קיבלו אותו, אמרו לו אתה צריך לפנות למשרד העלייה והקליטה, עד שהוא הגיע למשרד העלייה והקליטה

משרד העלייה והקליטה אמרו לו, לא אתה לא צריך לפנות אלינו, אתה צריך לחזור למשרד הפנים ולסדר שם עניינים, הוא חזר אתמול לרשות האוכלוסין בעכו ואמרו לו לא, אתה לא צריך לעשות את זה אצלנו, אתה קודם כל פונה למשרד העלייה והקליטה. מתי ייגמר הטרטור הזה? אנשים משלמים כסף, הם צריכים ליווי, אז מי שמלווה אותם גם מפסיד יום עבודה, ועד עכשיו הנהלים לא ברורים ואין אף מקום שיש עדכון על הדבר הזה. אני לא יודעת אם אני מוסמכת לענות על מקרה ספציפי שאני לא מכירה אותו, אבל אם תעבירי לנו ולרשות האוכלוסין - - - לא, אבל תגידו מה הנהלים, עכשיו מגיעים אנשים. לשאלתך, נכון להיום, עד סוף החודש הזה, אלא אם כן בסופו של דבר זה יוארך , מכרזי ה-ONE STOP SHOP מקבלים גם עולים מרוסיה, גם מבלארוס וגם מאוקראינה. עד התאריך ה-29 למאי.

לא מדויק, מדויק רק מי שנכנס עד התאריך ה-29 במאי, מי שהגיע עד התאריך ה-29 במאי יתקבל במרכזי ה-ONE STOP SHOP, אבל על המקרה הספציפי הזה אני לא יודעת להגיד, כעיקרון מי שהגיע עד התאריך ה-29 מאי. הוא הגיע לפני שבוע. אז הוא צריך לגשת לרשות האוכלוסין. נחת לפני שבוע, ביום ראשון, ביום שלישי פנה למשרד הפנים וכבר לא קיבלו אותו, ובמשרד העלייה והקליטה לא מקבלים אותו. כמה יותר פשוט היה אם הייתם מקבלים אותו? גם ככה אתם שם. מצד אחד אתם אומרים אין לנו פניות, אנחנו יושבים בלי נרשמים, מצד שני מי שצריך לקבל שירות לא מקבל שירות.

לפני שבכלל לא היו מרכזי ה-ONE STOP SHOP אז בכל מקרה הוא לא היה יכול להתקבל באותו יום ל-ONE STOP SHOP. הוא נמצא בכרמיאל, הוא פנה ביום שלישי, אין קבלת קהלת במשרד הפנים? ה-ONE STOP SHOP לא פתוח כל יום. אז ביום שלישי הוא כן הגיע למשרד הפנים, ביום ראשון הגיע למשרד העלייה והקליטה. בסדר אנחנו לא נדון על המקרה שלו ספציפית, אבל ברמה העקרונית, אלה שוב, זה מראה עד כמה עצם ההגבלה של מרכזי ה-ONE STOP SHOP שקיים כבר, והשירות קיים ונמצא, ההגבלה פשוט לא מתכתבת עם המצב בשטח, מי שצריך לא יכול לפנות, מי שיכול לפנות לא צריך, זה בערך המצב. רצית לדבר? רציתי לעלות עוד נושא שתיירים לא מ- - - לשעבר, שרוצים לעלות ארצה מהארץ אין להם אופציה דרך MY VISIT לקבל תור, כי אין להם מספר זהות ושום דבר, הם צריכים לבקש משהו מיוחד ואז אולי יקבלו תור באיזו תקופה. הבעיה הכי גדולה היא שלמשל בדיקה פלילית של ה-FBI פג לה התוקף לאחר חצי שנה, והם לא יכולים לצאת מהלופ כי אין להם דרך - - - זה מול משרד הפנים.

ואם אפשר לבדוק על דרך לטפל בזה, זה יעזור לאלפי אנשים שמנסים לעלות ארצה מחו"ל.

קודם כל אנחנו עובדים באופן קבוע עם הסוכנות, עם נפש בנפש אם אתה מכיר, עם כל האמריקאים, האמריקאים מקבלים שירות מצוין, אז אני לא יודע מאיפה המידע הזה. משאר המדינות. הסוכנות עובדת בשאר המדינות, אנחנו עושים להם עלייה מרוכזת, הם מעבירים אלינו, אנחנו מזמינים באופן יזום. לדוגמה עכשיו נמצא פה תייר.

תייר שלא פנה למשל לאחד מהם, יכול או לשלוח מייל לאותה מחלקת אשרות, עוברים על מיילים, התחלנו כבר לתת שירות באשרות לפי סדר עדיפויות של מי שיותר דחוף, אז אנחנו מזמינים אותו באופן יזום, או אם הוא פנה אז אנחנו קובעים לו תור, הוא יכול גם לבוא ללשכה לקבוע תור. לגבי הנושא של תעודות יושר, אנחנו מסתכלים מתי הוא קבע את התור, מתי הוא הגיע ואנחנו בהתאם אליו, אנחנו לא נשלח תייר שנמצא פה חצי שנה מארצות הברית ולא מצא תור, למרות שאני לא מאמין שזה קורה מארצות הברית, כי כמו שאמרתי אנחנו מקבלים אותם כל הזמן דרך העמותות. אני אתייחס ל-FBI, אני חושב שהתמונה היא לא בדיוק כמו שאתה מצייר, בכל מקרה במידה ועובר הזמן אז אנחנו כן מקבלים את תעודת היושר, אנחנו לא אומרים לו תטוס עכשיו עוד פעם ולא תעשה עלייה עד שלא תביא חדש. האם יש דרך לגבי MY VISIT - - - לא, ב-MY VISIT אין דרך כי MY VISIT כרגע לא בנוי לתת שירות באשרות, בכלל לא קשור לעולים, אנחנו עובדים על זה ונקווה שנגיע לפתרון. תודה. נעמי קסל ואחריה ליאור ברס. אני חושבת שהשאלה כרגע מבחינת עולים, וגם מפניות אחרות היא איך מתגברים על הפער שנוצר מזה שארבע לשכות היו סגורות, ובשבוע הבא כשהן נפתחות, יהיו פניות רבות מאוד אליהן, איך אנשים יקבלו תורים כשסוגרים את המרכזים של משרד הקליטה, אז בעצם אנשים יפנו לירושלים, תל אביב ובאר שבע, חיפה זו הלשכה היחידה שקבעה לאנשים תורים חדשים, חוץ מזה ששלוש הלשכות האחרות לא קבעו תורים חדשים, עד שהם יקבלו תור חדש, זה אולי אחרי החגים, בתקווה. אנשים שמגיעים לבקש מעמד עולה וגם דברים אחרים, יתקעו פה עוד הרבה חודשים ללא אפשרות, והשאלה איך נותנים לדבר הזה מענה, כי לא קבעו נהלים חדשים, וגם כמובן בלשכות האחרות שהיו סגורות יש את אותה הבעיה של איך מתגברים על הפערים כמו בלשכות הגדולות. ברור, שאלה ברורה, יואל? כפי שציינתי קודם אכן דחינו תורים, כ-400,000 אזרחים זכו מזה, אתן כל הזמן מתעלמות מזה בכוונה, ולכן אני מזכיר את זה, צר לי - - - לא יואל תקשיב, אפשר לחזור על מבצע הדרכונים עוד הפעם ועוד הפעם, המבצע עשה עבודה טובה והכל בסדר, עכשיו לצידו נוצרו בעיות, והשאלה איך אתם באים לפתור את הבעיות, הבעיה לגבי התורים שנדחו והנתונים שהצגת פה הם טובים, הם ראויים ועשיתם עבודה טובה מבחינת הבקשות של הוועדה בדיון הקודם, עכשיו אומרים, ודיי בצדק אני חייב לומר, היווצר לכם פקק לא רק של עולים אני מניח, תהיה נהירה, לא נתת שירות תקופה מסוימת בתחום מסוים, עכשיו יהיה לך פקק בדבר אחר, פשוט יצרת פקק אחר. טוב אז אני אתייחס לזה, קודם כל חודש וחצי לא נתנו חוץ מלעולים חדשים ולחריגים לא נתנו שירות, מה שעשינו, עשינו הארכה גורפת כשהארכנו את התורים ואת האשרות למי שהיה לו לתקופה של ארבעה וחצי חודשים, כל מי שהסתיים לו בארבעה וחצי החודשים מרגע תחילת הפרויקט, הארכנו לו את הרישיון בעוד חצי שנה ולמרות שהפרויקט הוא רק חודש וחצי, וידענו שהוא יהיה בין חודש לחודש וחצי מראש. זאת אומרת שהשארנו שפיל של שלושה חודשים - - - רק רגע סליחה, זה מסתיים בסוף החודש, לא תהיה הארכה? ביום חמישי זה מסתיים, לא יהיו הארכות. השארנו בכוונה מראש, ידענו שזה מה שיהיה ונצטרך לסגור את הפער הזה ולתת שירות, השארנו שפיל של שלושה חודשים שכביכול בשלושה חודשים האלו אין לנו תורים, כי דחינו את כל התורים, ולכן ביקשנו לתת סדרי עדיפויות. סדרי העדיפויות הם כמובן המשך שירות לעולים מן הסתם, כל מי שהגיש בקשות מקוונות, זאת אומרת שעוד לא התחילו בהליך המדורג, אנחנו נתחיל איתם כדי להכניס אותם כמה שיותר מהר ללופ של תחילת הליך המדורג, מי שהיה צריך שדרוג אנחנו נזמן אותו, אנחנו נעשה את זה, יכולים גם לפנות למייל של אשרות, אין בעיה למי שרוצה. שוב כמו שאמרתי, יש לנו שלושה חודשים שבהם אנחנו נסגור את הפערים של הארכה הגורפת. המייל ההומניטרי יישאר פתוח?

את המייל ההומניטרי אנחנו נסגור, כי ברגע שחוזרים לעבודה רגילה אין מה לשלוח מייל למרחב, כשאפשר לשלוח ללשכה ספציפית שמטפלת בך. עורכת דין ליאור ברס, בבקשה. אני אציג את עצמי לפרוטוקול, אני עורכת דין ליאור ברס, אני יו"ר האגודה הישראלית לזוגות בינלאומיים, אנחנו עמותה שמסייעת לאנשים שעוברים הליכים של הסדרת מעמד מכוח זוגיות, בני זוג של ישראלים נשואים ולא נשואים. אני מבקשת להפנות את תשומת ליבם של הוועדה ושל חברי הוועדה לקונטקסט של הדברים שקורים פה, זה לא שהיה משבר מסוים שהוא ייחודי רק לדרכונים, ומאוד היה חשוב לפתור את משבר הדרכונים, גם אני סבלתי ממנו כאזרחית ישראלית הכל בסדר, אבל משבר הדרכונים לא היה רק בדרכונים, המשבר בשנה האחרונה, הוא משפיע על כל השירותים של רשות האוכלוסין, לרבות שירותים של אשרות, זה לא שעשו מרתון דרכונים ופתרו את עניין הדרכונים, ועל הדרך יצרו בעיה אחרת, זו בעיה שהייתה קיימת במשך שנה ואנשים שמחכים זמנים מאוד ארוכים לתורים באשרות. כרגע מה שיקרה בגלל ההשבתה הזו, אני רק חושבת על זה ונהיה לי שחור בעיניים ממה שעומד לקרות, כי בזמני שגרה אני יכולה לספר לכם שהמתנה לשימוע לצורך העניין במחלקת אשרות בלשכת תל אביב הוא כתשעה חודשים, זו לא המתנה לקבלת מעמד זו המתנה לשימוע, שהיא שלב אחד בתוך הליך שלם עד שמקבלים מעמד. לדוגמה, זמן למענה לפנייה מקוונת בלשכות רמת גן, חולון וראשון לציון זה אפילו כחמישה חודשים עד שמישהו בכלל חוזר אלייך לבקשה שהגשת, אני חושבת שמעבר לכך שאתם אומרים שאנחנו פינינו תורים עם שפיל, צריך להתייחס פה למאמצים משמעותיים בשביל להתגבר על המצב הזה שעכשיו יהפוך עשרות מונים יותר גרוע. אני מבקשת, רק בשביל להסב את תשומת ליבכם למשהו מאוד מאוד קצר ששלחה לנו פונה לעמותה, ואני מבקשת להקריא את הדברים שלה, זה רק ארבע שורות. היי, ערב טוב, אני רוצה לשתף אתכם על האכזבה שלי שקרתה בתאריך ה-6 ביוני במשרד הפנים ברמת גן, בן הזוג שלי ישראלי ואני מהפיליפינים ויש לנו תינוק שהוא כבר בן שנה ותשעה חודשים, היינו אמורים לעבור ראיון זוגי שלאחריו הייתי יכולה לקבל אשרת בת זוג מסוג ב'1, הגענו למשרד הפנים ברמת גן בתאריך ה-6 ביוני אבל אמרו לנו שאין ראיון, ביטלו אותו והם תזמנו את הראיון מחדש לתאריך ה-28 בינואר 2024, וואו, אחרי כמעט שנתיים של סידור הניירות והמתנה לתור הזה, עכשיו אני צריכה לחכות שוב כשבעה חודשים, זה יותר מידי, אמא שלי מצפה שנצא לחופשה לבקר אותה ומתרגשת לראות את הנכד שלה, אבל עכשיו אני לא יכולה לעשות את זה, האם אתם יכולים לעזור לי? סליחה אני פשוט מתרגשת,

הפניות האלו שאנחנו מקבלים הן על בסיס יום יומי, אני צירפתי לוועדה כמה דוגמאות של תורים שנקבעו מחדש ואני לא רואה לזה קץ, באמת אבדנו מבחינת הקהילה שלי, זו התחושה שאנחנו מקבלים מהמדינה, שלאף אחד לא אכפת פשוט.

יונתן יעקובוביץ ואחר כך חבר הכנסת גלעד קריב. האמת רציתי לדבר על הנושא הקודם אז הפעם אני אוותר,

חבר הכנסת גלעד קריב. טוב תראו מכובדי, האמת מה יש להוסיף אחרי הדברים של עורכת הדין ליאור ברס? צריך לומר בצורה מאוד ברורה, אנחנו נמצאים כאן בדיון שלישי או רביעי נכון?

ויאמר לשבחכם, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, שבעניין הספציפי של האיזונים הנדרשים בין פתרון בעיית הדרכונים, לבין הצורך להשאיר את הנוהל מול העולים, לפחות ראינו מצדכם קשב. אני חושב שגם נעשו דברים, הקשב הזה היה גם מצידו של השר, אולי היה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל הייתה גישה אנושית בסיסית שמכירה בחשיבות העניין וצר לי לומר לכם, שאת הגישה הזו אני פשוט לא מאתר אצלכם בכל מה שנוגע לדברים שמעלים כאן פעם אחר פעם, הפעם על ידי עורכת הדין ליאור ברס, אבל אני העלתי את זה בכל אחד מהדיונים שנעשו בנושא, ואתם מעניקים אפס פתרונות לאלפי אזרחים ישראלים. אני אתחיל עם האזרחים הישראלים, אלפי אזרחים ישראלים שמימשו את זכותם על פי החוק במדינת ישראל, נישאו או חיים בזוגיות עם בני זוג זרים, לא מדובר פה בטובה הומניטרית שאתם עושים לאזרחים של מדינות אחרות, מדובר בזכות היסוד של אזרחים ישראלים לחיי זוגיות ומשפחה, ואתם רומסים את הזכות הזו ברגל גסה, כדרך אגב, זו אוכלוסייה שרשות האוכלוסין עוינת כלפיה בשגרה, ואני לא אחזור במילותיי, ועכשיו כשצריך לבנות סדרי עדיפויות, אתם משליכים את הקהילה הזו שהיא קהילה ישראלית, מתחת לגלגלים. אני רוצה לומר לך אדוני היו"ר, כי זה נוגע גם לוועדה הזו וגם לוועדה אחרת, אבל אני רוצה לומר זה לא נכון, אני רוצה רגע לומר משהו לגבי ההבנה שלנו, ואני יודע שאתה שותף אליי בעניין הזה, ההבנה שלנו לגבי המושג עלייה שאזרח ישראלי קם בבוקר ואומר אני יותר לא יכול לחיות במדינה הזו, אני צריך להגר מכאן כי המדינה מתעללת בבת הזוג שלי, כשאזרח ישראלי אומר אני צריך להגר למדינה זרה כי לילד שלי אין פה מעמד, זו פעולה אנטי ציונית, לא רק אנטי דמוקרטית. אי אפשר לדבר על עלייה כשמדינת ישראל בשם העלייה מעודדת הגירה של ישראלים מכאן, לא יכול להיות שאני כחבר כנסת, מבקש מכם חמישה שבועות תשובות על הסוגיה הזו ואתם תתעלמו, וזה מה שאתם עושים, אתם מתעלמים מהשאלה שלי על האוכלוסייה הזו, איך אתם יכולים להצדיק מצב שבו אדם שחי בישראל, מכוח החוק מגיע לו כבר שיהיה לו רישיון עבודה וביטוח בריאות, ובגללכם האיש הזה לא יכול לגשת לבית חולים ציבורי בלי לשלם אלפי שקלים,

כי צריך לפתור את הדרכונים? אם יש דבר אחד שהשר ארבל הוכיח, זה שרשות האוכלוסין יכולה הייתה לפתור את עניין הדרכונים עם מעט רצון כבר שנתיים, אבל לא פתרתם את זה, זו אשמתכם ואשמת שרי הפנים שקדמו לשר ארבל, לא פתרתם את זה, יצרתם פקק כפול ומכופל, ועכשיו מי שמשלם את המחיר אלו אנשים שאין להם ביטוח בריאות ורישיון עבודה. אני מבקש ממך אדוני השר, אפשר לגלגל את העניין הזה למשרד הפנים, אבל בגלל שאתה התחלת במצווה אני אגיד לך גמור, אי אפשר לפתור את העניין הזה עם המשפט לכו למקום אחר, אדוני מנהל רשות האוכלוסין, מה התשובה שלך? איך אתה מבטיח לנו שאדם שצריך לקבל עכשיו רישיון עבודה ב-ב'1, או לעבור מ-ב'1 ל-א'5 כדי שיהיה לו ביטוח בריאות במדינת ישראל, איך אתה מבטיח שתוך חודש קובעים לו תור? הוכחתם שאתם יודעים להתארגן, אז תגידו לבן אדם התור הוא לא ברמת גן הוא בבני ברק, הוא לא בבני ברק הוא בראשון לציון. אני לא ארפה, והחברה האזרחית לא תרפה מטיפול בעניין הזה, אתם לא תשלחו אנשים לחכות לינואר עוד שמונה חודשים, ואתם תתנו תשובות חברי כנסת, שמגיעים לפה פעם אחרי פעם לדיון, מעלים שאלות ואתם מתעלמים מהעניין הזה, ואני דורש מכם תשובות על הסוגיה הזו, העניין הזה נגמר. תודה חבר הכנסת קריב, אני רק אציין שמקרים פרטניים שהועברו לנו על ידי עורכת הדין ליאור ברס והעברנו לרשות האוכלוסין טופלו. גם אני יודע לשלוח להם את המקרה הזה ואחרים, ואז אני אומר לו עוד יומיים זה בתקשורת אם אתם לא פותרים, תוך כ-12 שעות יש פתרון, גם אני מכיר את הטריק, אבל אנחנו לא רוצים פתרון פרטני. אני אשמח לשמוע את ההתייחסות של רשות האוכלוסין לדבריו של חבר הכנסת גלעד קריב, וגם אני מניח שאתם מכירים את המכתב שהוא כתב לשר ארבל בשבוע שעבר, לא יודע אם זה כבר הגיע אליכם, אז זה בטח יגיע אליכם מהשר, הוא כתב לו מכתב בתאריך ה-21 ביוני. קודם כל אני לא מסכים עם כל התיאורים וכל המילים שאתה אומר, אנחנו כדרג מקצועי מנסים לתת את כל השירות שאנחנו רק יכולים לכולם, וכולם זכאים לקבל שירות טוב. הלוואי והיינו יכולים לתת לכולם את השירות באותו רגע שהם היו פונים, בתוך דקה ולא בתוך חודש ולא יותר. עם כוח האדם שיש לנו, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים, צר לי שזה לא מתכנס, ושאי אפשר לתת באותו יום ושלא מכבדים את זה אבל תבוא יום אחד ללשכות אצלנו, תעמוד בקבלת קהל באשרות ותראה איזה שירות מקבלים הזוגות, בכוח האדם שיש לנו, זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות. הייתי מספיק פעמים,

זו התשובה שלך אליי אחרי חמישה דיונים שאני מעלה את הסוגיה? אני רוצה לשאול אותך אדוני, מה מבחינתך כמנהל רשות האוכלוסין, זמן המקסימום להמתנה לדיון במעמד שמקנה זכויות? אני מבין, אתה יודע מה, אדם נמצא בתהליך המדורג, יושב פה על א'5, ראוי שיקבל כבר תושבות קבע ובעתיד אזרחות, אבל אתה יודע מה? הוא יושב פה על א'5 ניחא, יש לו ביטוח בריאות, הוא יכול לעבוד, לא מטרטרים אותו, הוא יכול להיכנס ולצאת מהמדינה באופן יחסית סביר,

כי אין לו דרכון ישראלי, אבל בסדר סביר, יכול אפילו להצביע בבחירות לרשויות המקומיות, אז אני שם אותם רגע בצד. אני שואל אותך כמנהל מנהל האוכלוסין, מה טווח הזמן המקסימלי שאתה כמנהל מגדיר לדיון שקשור בשדרוג מעמד שיש בצידו הענקת תנאי מחייה בסיסים? מעבר ל-ב'1 שמאפשר לבן האדם לעבוד, ומעבר מ-ב'1 ל-א'5 שמאפשר קבלה של ביטוח רפואי, כמה זמן אתה אומר אני כמנהל רואה שמעבר לזה זה לא סביר? שלושה חודשים? שישה חודשים? השאלה ברורה, חבר הכנסת קריב. רק עוד שאלה אחת, אתה מקבל דיווח אישי? תראה אני באתי עכשיו מוועדת חוקה, המשטרה אמרה שיש כל מיני דברים שבהם מפקד המרחב יודע, קרה, אני חייב תוך 24 שעות לדווח למפקד המחוז, מפקד המחוז יודע, עברו 24 שעות, אני חייב לדווח למפכ"ל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם אתה כמנהל הוצאת הוראה שאתה צריך לקבל באופן אישי מהלשכות עדכון על כל דחיית תור שכרוכה בזכויות יסוד מעבר לשלושה חודשים? או שלא עלה בדעתך, שאתה כמנהל צריך לקבל כל יום דו"ח מהלשכות מי זרק מהלשכות אנשים לשמונה חודשים קדימה. חבר הכנסת קריב, אני מבין - - - אבל אתה מבין שזו לא תשובה? מה הוא אמר לי? שיש להם רצון טוב? כחמישה דיונים שאני מגיע לכאן, מעלה את הסוגיה, ומה שאני שומע ממנהל האוכלוסין זה שיש להם רצון טוב, אז אתה יודע מה אדוני? אין לך רצון טוב. למול האוכלוסייה הזו אין לכם שום רצון טוב. מעדיף לא להתייחס, לא מתאים, לא במקום.

מספיק אי אפשר, תדע זה גם כבודו של הבית הזה, האם אני נמצא פה בכל דיון ומעלה את הסוגיה הזו? מעלה אותה, האם קיבלתי תשובה בכתב או בעל פה על הסוגיה הזו מהמנהל? התשובה היא לא, אז מה אני צריך לבוא כמו אוויל לדיון השישי או השביעי, אולי עכשיו אני אגיש בקשה לדיון מהיר, נפתח את הנושא מחדש בוועדת הפנים ואני אחכה שם חודשיים לקביעת דיון. אתה יודע מה אדוני? תסלח לי, לא ככה מתנהגים לחברי כנסת, לא ככה מתנהגים לנציגים של החברה האזרחית שחלקם מתנדבים, ובאים לפה על חשבון זמן עבודה, לא ככה נוהגים בנו, אני מבין שלא נעים לך לשמוע את הדברים.

אבל לי לא נעים שעובדי שירות ציבורי מתעלמים מהנושאים שאני מעלה כחבר כנסת. חבר הכנסת קריב, ואני אומר את זה גם לרשות האוכלוסין תראו, זו לא סוגיה שהיא בליבת הדיונים בוועדה, לכן גם רוב הדיונים לא התמקדו בזה. יחד עם זאת, אני אומר את זה לך יואל, בא חבר כנסת ומעלה סוגיה, היא לא בדיוק ממין הדיון, אבל נוגעת לרשות האוכלוסין, אתם צריכים לתת עליה את הדעת, והיא נכונה לגבי כל דבר ודבר, עיקר הכעס הציבורי שיש על מוסדות ציבור באשר הם, זה הזמן בלקבל תשובה, גם תשובה שלילית היא תשובה, גם אם תגיד אני לא מאשר למאן דהוא משהו מהסיבות האלו והאלו היא תשובה, אבל שנמצא מישהו תלוי ועומד חודשים ארוכים, לעיתים יותר משנה, יש יותר משנה? דחו לה תור שנקבע אחרי שנה וחצי. ביקשתי רק לענות בכן או לא, אז שכנמצאים זה לא סביר, זה רק לקבל תשובה, אני לא נכנס אם התשובה צריכה להיות חיובית או שלישית, צריכה להיות תשובה. אני מציע שתתחילו להגיש תביעות נזיקין כנגד המדינה. ופה רשות האוכלוסין חייבת לתת את הדעת במובנים האלו, ואתם תהיו בבעיה יותר קשה נוכח מבצע הדרכונים, זאת אומרת שאתם תשלמו את המחיר של המבצע הזה בשנה הקרובה, כי לדוגמה היה פקק ברחוב ארלוזורוב, העברנו אותו לאבן גבירול, זה בערך המצב. רק שבאבן גבירול נוסעים אנשים שפחות מעניינים אותם, אני מציע לפתוח תביעות נזיקין כנגד המדינה,

אני רוצה לתת לרשות האוכלוסין, יואל. אני חושב שכבר התייחסתי בתחילת הדברים שלי, חבר הכנסת קריב לא היה פה אז הוא גם לא שמע את מה שדיווחנו, אבל זה בסדר לצעוק על עובדי מדינה, זה מכבד מאוד. זה בסדר להתעלם מחברי כנסת? חמישה דיונים מנומסים - - - דיי, חבר הכנסת קריב. אני לא אקנה את הדברים האלו, תלמדו לכבד גם חברי כנסת, נציגי חברה אזרחית ואזרחים ששואלים אתכם תשובות, ואז אני אלמד ממך מוסר,

אני רק אחזור לכבוד היו"ר על מה שאמרתי בהתחלה, בשלושה חודשים הקרובים שבעצם דחינו את התורים, אנחנו נתחיל להזמין באופן יזום לכל הלשכות בארץ, כולל הגדולות וכולל הקטנות. מעתה תוך שלושה חודשים? כן, מעת סיום הפרויקט לשלושה חודשים, אלו בעצם תורים שדחינו מראש, לא לחודש וחצי של הפרויקט אלא לארבעה וחצי חודשים והארכנו - - - אבל למה לא לזמן כבר מעכשיו? התחלנו לזמן בחלק מהלשכות, שוב, התחלנו בחלק מהלשכות, אנחנו נתחיל עם אלו שחיכו הרבה יותר זמן, אלו שהגישו בקשה מקוונת ועדיין לא נכנסו להליך, ואחר כך נמשיך עם שדרוגים ועם מי שכבר נמצא ויש לו כבר את כל הזכויות בהארכה שלו. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לסיים את זה תוך שלושה חודשים לכל מי שכבר היו תורים ונדחו. אפשר לדעת כמה תורים בוטלו בהליכים שהם לא קשורים לעלייה? כי נתונים על זה לא קיבלנו גם ביקשנו - - - סליחה, אני לא ביקשתי נתונים על תורים שלא קשורים בעלייה. אני ביקשתי. בסדר אבל אני אומר עוד הפעם מבחינת הוועדה, כוועדה לא ביקשנו במובנים האלו, אפשר לבקש, הם יכולים להעביר את הנתונים, מה שאני מבקש זה דבר כזה ואני רוצה לסכם את הדיון הזה. דבר ראשון, אני חושב שרשות האוכלוסין, ואני מבקש להציג, לא חייב לעשות את זה בדיון אתה יכול לשלוח לי במייל ונעביר את זה לחברי הכנסת, גם לחבר הכנסת קריב, כיצד אתם מתכננים לסגור את הפערים שנוצרו בתחומים האחרים נוכח מבצע הדרכונים? כי נוצרו לכם פערים שנוגעים לכל הבקשות האחרות, יש פה הרבה מאוד בקשות שנוגעות גם לעולים וגם לכאלו שאינם עולים,

אם זה בני זוג שמשנים מעמד וכדומה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני כן רוצה לציין ולהודות שבסך הכל בנושא של הבקשות שלנו באשר לעולים, קביעת התורים וסגירת הפערים, הפערים האלו נסגרו במובנים האלו. דבר שלישי, ופה אני חוזר למשרד העלייה והקליטה, ללא קשר לדיון הקודם, אמרנו שמרכזי ה-ONE STOP SHOP צריכים להישאר פתוחים וצריכים להודיע על זה גם כלפי חוץ, לא סביר שישנם אנשים שאין להם שום פתרון, וישנו פתרון כזה ובגלל שהוא הגיע לארץ בתאריך ה-1 ביוני ולא בתאריך ה-29 במאי, הוא לא יכול לקבל את השירות הזה, זה פשוט לא סביר, זה להשאיר את האדם סתם תלוי ועומד. אם הייתם אומרים לי תשמע יש לנו לחץ, ואנחנו לא מצליחים להכניס את כולם לתוך הבניין, את אומרת לי הלשכות שלנו ריקות, למה לא לתת את השירות לאנשים שנמצאים פה? לא לא אמרתי שהלשכות שלנו ריקות, דיברתי על נקודות ה-ONE STOP SHOP. לא,

למה לא לתת את השירות למי שהגיע לכאן במעמד GO NO GO בשבוע שעבר?

למה לשלוח אותו לחכות? מה ההיגיון מאחורי הפעולה הזו כשהלשכה פתוחה? שוב, גם הפנייה שלנו תועבר בהמשך לדיון הקודם לראש הממשלה פה על נושא ה-GO NO GO וה-ONE STOP SHOP חייב להימשך נוכח האירועים האחרונים במזרח אירופה. עד כאן, תודה רבה. אדוני היו"ר אני גם מבקש רגע להבין את סיכום הדברים שנאמרו לנו כאן. אני מבין שישנה כאן התחייבות של המנהל לקבוע בשלושת החודשים הקרובים את כל התורים שנדחו. לקבוע ולקיים? לקבוע ולקיים בתוך שלושה חודשים לא? לא, לא, בשלושה חודשים הקרובים, יצא הזימון. אנחנו ננסה ככל האפשר בשלושה חודשים האלו שיש לנו שנדחו תורים, לזמן אנשים באופן יזום ולטפל בהם. בתוך השלושה חודשים?

אני לא מתחייב לסיים הכל,

בכוח האדם שיש לנו אנחנו נעשה ככל שאנחנו יכולים לתת את השירות. אני שב ושואל את השאלה, מה מבחינתך הוא הקו האדום שאחריו נדרשת התערבות מערכתית בכירה? אם לאדם לא יקבע התור בשלושה החודשים האלו, האם מבחינתך ארבעה, חמישה או שישה חודשים? מתי יגיע הקו האדום שאתה כמנהל אחראי? זה דבר שדורש את ההתערבות של צוות ההנהלה כדי להביא פתרון, זה מסר שאתה צריך להעביר לשטח,

אם אין קו אדום ואתה אומר אני אחזור ואומר לכם אחרי בדיקה עם המטה שלי מה הקו האדום, בבקשה, אבל להיות במצב שבו יש אין ספור עדויות על קביעת תורים לעוד שמונה חודשים, לעוד שבעה חודשים, לא אנשים שהגישו עכשיו בקשה ראשונה, אנשים שהסיפור כבר נגרר שנה, אז בוא תאמר מה הקו האדום שנדע, אם יהיה בסדר, נכבד אותו, לא בסדר,

אבל מה הקו האדום? בנהלים אין הגבלת זמן. לא אני מבין אבל ברמה המנהלית, כל מנהל רוצה לדעת מתי המערכת תחתיו מגיעה לקו האדום שלה, כדי לפתור את הבעיות בואו תאמרו. אני רוצה עוד שאלה אם אפשר, שאלה קונקרטית, האם אתם יודעים היום לייצר מיון של הפניות ברמה של הלשכות, בין אנשים שהזימון הכרחי לקבלת זכות יסוד, לבין אנשים שזה פחות דחוף, והאם אתם מתכוונים להוציא הוראה ברורה ללשכות לגבי מדרג העדיפויות בטיפול בתורים? אתם מבינים שיש אנשים שהם פה ובן הזוג הישראלי שלהם צריך לשלם אלפי שקלים לטיפולים רפואיים במקום ביטוח בריאות ממלכתי? זו לא טובה לזרים, אתם פשוט גורמים למשפחות ישראליות שכל החיים יגררו, אני רוצה לדעת שתי תשובות, אם אפשר אדוני, אני מצטער שאני מתעקש על שתי התשובות האלו, האם יש קו אדום והאם יצאה הוראה לגבי סדרי עדיפויות בזימון?

כבר ציינתי את זה כמה פעמים בדיון הזה, יצא הוראה לגבי את מי לזמן, וגם כשהיית פה אמרתי כמה פעמים.

כן אני אבקש שיעבירו לך, ההוראה יצאה להם במייל. דבר שני, לגבי מה שאתה שואל שוב, אנחנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, אני לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד לך יום מסוים ואז תבוא ותגיד לי אבל אתה אמרת ככה ואתה לא ככה. אז אני אשאל שאלה אחרת - - - אני לא יכול להתחייב לך לשום דבר. חבר הכנסת קריב מספיק, את הדיון האישי בינכם תסיימו. אז אתה לא יכול להתחייב לשום דבר, הבנתי.

לתת את השירות הכי טוב לכולם. לסיכום הדיון אני מבקש ממשרד הפנים ורשות האוכלוסין, להציג לנו במייל את התוכנית כיצד מתכננים לסגור את הפערים שנוצרו נוכח מבצע הדרכונים על כל המשמעויות שלהם, תודה רבה הישיבה הזו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:54.